בוקר טוב, אנחנו רוצים לפתוח את הישיבה, על הפרק היום: התפלגות סיעת ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי האיחוד הלאומי הימין החדש, לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת. חבר הכנסת

כמו שכתוב בדף. אנחנו מבקשים, כמו שהבטחנו לבוחרים שלנו בכל מערכת הבחירות, להתפצל לסיעות שלנו,

סיעה שנקראת ימינה בראשות איילת שקד הבית היהודי, האיחוד הלאומי והימין החדש רשימת המועמדים שיצרה את הסיעה הזאת הוגשה על ידי שלוש מפלגות: מפלגת צל"ש, מפלגת הבית היהודי ומפלגת האיחוד הלאומי. עם הגשת רשימת המועמדים, הוגש ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית הסכם בין שלוש המפלגות שמאפשר לכל אחת מהן להתפלג מהאיחוד הזה, ללא קשר למספר החברים או להסכמה של יתר הרכיבים. עכשיו מוגשת בקשה בהתאם לאותו הסכם כך שיקומו בכנסת שתי סיעות במקום אותה סיעה אחת: סיעה אחת תיקרא סיעת הבית היהודי - האיחוד הלאומי, היא תמשיך לייצג שתי מפלגות, את מפלגת הבית היהודי ואת מפלגת האיחוד הלאומי, ובה יהיו חברי הכנסת: רפי פרץ, בצלאל סמוטריץ', מרדכי יוגב ואופיר סופר, והסיעה השנייה תהיה סיעת הימין החדש, היא תמשיך לייצג את מפלגת צל"ש ציונות ליברליות ושוויון, שבה יהיו חברים חברי הכנסת: איילת שקד, נפתלי בנט ומתן כהנא. נדרש אישור של ועדת הכנסת. למרות שמתקיימות הוראות החוק, זה אישור פורמאלי במהותו, עדיין נדרשת הצבעה. מי בעד ההצעה, שירים את ידו?

הצבעה בעד, פה אחד נגד, אין נמנעים, אין אושר. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:08.